שלום לכולם, אני פותחת את ישיבת ועדת הבריאות.

היום: ישיבת מעקב לחוק ההתחשבנות בין בתי חולים לקופות חולים לשנים 2021 עד 2025, התשפ"א-2021 - סעיף 9 לחוק (תשלום חודשי

איפה אנחנו עומדים? אני אגיד קודם כל שהיה תהליך דיי ארוך של התייעצות עם השטח והיוועצות לפני פרסום נוסח תקנות להערות ציבור. היה גם תהליך של שימוע אחרי פרסום נוסח התקנות

אני מקווה שנוכל להציג נוסח סופי

יש איזשהו עדכון סכום? כרגע בטיוטה שפורסמה אין התייחסות לזה.

נאלצת לשלוח את כולם לדרכם שבוע אחר שבוע.

אם בסוף זה לא יובא בצורה מסודרת כי אנחנו עושים שבוע אחר שבוע עדכון, ואם בסוף אנחנו לא נצליח לקיים על זה דיון מסודר לפני שזה יוצא

חייבת לומר שאנחנו ננהל כאן מדיניות שווה בתוך הוועדה, בהתאמה, גם לאוצר וגם לבריאות. אי אפשר להלך על מנהלי בתי החולים. בסוף זה גם קופות החולים, כי זה מאוד משפיע עליהם איך שייגזר סעיף 9. בלי שנוכל לבוא ולדון בזה בצורה עמוקה אחרי

רק אחר כך אתם תצאו איתם. אם זה יתנהל בצורה אחרת, גם הוועדה תתנהל בהתאם למשרדים הנ"ל, לא תעביר שום חקיקה ולא תחתום על שום דבר. אני לא אומרת את זה כאיום, אני אומרת את זה כי אי אפשר להתנהל ככה כשאנחנו מבקשים את זה כל כך הרבה פעמים ושואלים איפה יושב סלע המחלוקת. אנשים גם לא מצליחים